בוקר טוב לכולם. קודם כל,

אפשר לראות אתכם סוף סוף פנים מול פנים ולא בזום,

היום יום שלישי, ו' בחשון התשפ"ב, 12 באוקטובר 2021. אני לא אפתיע אף אחד, אם אני